צהריים טובים לכולם, אני שמחה לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא המאוד חשוב "בינה מלאכותית:

היום זהו הדיון ראשון בסדרה של דיוני עומק שהוועדה תקיים בנושאים ספציפיים. כשרת החדשנות לשעבר עסקתי בנושא של בינה מלאכותית עם כניסתי לתפקיד בממשלה הקודמת.

כבר בחוק ההסדרים הראשון, באוגוסט 2021, העברנו פרק, למיטב ידיעתי ראשון מסוגו, בחוקי ההסדרים, עם סדרת החלטות שונות בנושא הבינה המלאכותית בישראל. התקיים דיון אסטרטגי במל"ל, המועצה לביטחון לאומי, בנושא בינה מלאכותית והוחלט, אחרי דיון פנים-ממשלתי במעורבות ראש הממשלה דאז, לקבוע שר ומישהו שיוביל את התחום הזה, שמרכיב כל כך הרבה בעלי עניין ושחקנים משמעותיים בממשלה, כפי שנראה היום. המטרה הייתה שישראל תרתום את הטכנולוגיה הזו שמהווה מהפכה, לא פחות מזה, ומתרחשת כאן ועכשיו וקורית מאוד מאוד מהר גם לטובת התעשייה, גם לטובת המדינה והממשלה וגם לטובת איכות החיים של כולנו, שהמדינה תהיה מדינה מובילה בעניין הזה. התחלנו מספר צעדים בנושא: תוכנית לאומית לבינה מלאכותית שסיכמתי עם שר האוצר דאז ליברמן, אישרנו בהחלטת הממשלה את הצעדים הראשונים של פורום תל"מ החשוב לקידום מכרז מחשב-העל וקבענו יעדים בנושא האקדמיה. אני כשרה הצטרפתי באותה שנה לארגון שרים בין-לאומיים, ארגון סלקטיבי, לא כל המדינות מתקבלות אליו, ארגון GPAI האירופי שעוסק בקביעת מדיניות בתחום הבינה המלאכותית. בספטמבר 2022, אם אתם זוכרים, הגיע הנשיא ביידן למדינת ישראל ונתן את הצהרת ירושלים, ששמה דגש על חיזוק שיתוף הפעולה הטכנולוגי בהייטק בין מדינת ישראל לבין הממשל האמריקאי, והדבר הזה הוביל לקבוצות עבודה שהתנענו בנושא בינה מלאכותית בוושינגטון. שמנו דגש על הסכמים בין-לאומיים לבינה מלאכותית, למשל עם סינגפור, וממש בתום תקופת הכהונה, באוקטובר 22, פרסמתי מטעם הממשלה, וכמובן בעבודה מאוד מאומצת של כל נציגי הממשלה שאתם תתרשמו פה מהעבודה החשובה שלהם, ויחד עם משרד המשפטים, בפעם הראשונה מדיניות ממשלתית בנושאי אתיקה ורגולציה של בינה מלאכותית, עם התנעת תהליכים. אבל מאז ועד היום עברו פחות משמונה חודשים ואני חייבת להגיד שאפילו אני לא דמיינתי את קצב ההתפתחות והחדירה של הטכנולוגיה הזו. בחודשים האחרונים, אתם רואים כאן בשקף הזה ובשקף הבא יש לנו קפיצת מדרגה מטורפת בקצב החדירה של תוכנות כמו צ'אט GPT ואחרות. תראו למשל בשקף הזה שהזמן שלקח לצ'אט GPT לצבור מיליון משתמשים היה 5 ימים. לנטפליקס, למשל, זה לקח 3.5 שנים. זה לא בדיוק אותו דבר אבל כשאנחנו רואים את הקצבים זה באמת משהו שהוא אחר. הטכנולוגיה שה- generative AIיוצרת הפכה זמינה למשתמשים ברחבי העולם בפלטפורמות מובילות שהולכות ומתרבות. הדבר הזה משפיע בצורה דרמטית גם על חברות טכנולוגיה בארץ ובעולם שנדרשות להתאים את פעילותן העסקית ולהישאר תחרותיות בעידן הבינה המלאכותית. כמובן שזה מטיל אתגר על מדינת ישראל להיות מובילה בנושא הזה. בנוסף, כמו שכולכם יודעים, מתקיים דיון ציבורי סוער בכל העולם, במדינות שונות, לגבי ההזדמנויות שהטכנולוגיה הזו מביאה אלינו אל מול האתגרים. כך למשל כולכם בוודאי עקבתם אחרי מכתבים שיצאו מראשי תעשיית ההייטק העולמית, אילון מאסק ואחרים, שני מכתבים, במרס ובחודש מאי, שראשי הטכנולוגיה, התעשייה, מזהירים מפני סכנות ה-AI, אפילו עד כדי סיכון להכחדת האנושות וקראו לעצור זמנית את פיתוח הבינה.

צריך להגיד שלא מעט חוקרים חושבים שהבינה המלאכותית תעשה את העולם טוב יותר ויש אפילו מאמר של מארק אנדרסון שאומר ש-AI תציל את העולם. אותו דיון ער ודרמטי מתקיים גם לגבי המדיניות הממשלתית והעולמית לנושא ה-AI. גם בזה אנחנו בימים דרמטיים. השבוע הפרלמנט האירופי צפוי לפרסם חוק בינה מלאכותית ואני מניחה שנשמע כאן בהרחבה על הנושא הזה. הדיון היום מבחינתי הוא דיון חשוב ביותר כי תהיה לנו הזכות לשמוע נציגים רבים מתוך הממשלה שבו ניישר קו ונשמע איפה הדברים עומדים, כיצד מתקדמות התוכניות השונות, ונעקוב ונבין היכן עומדת העשייה הממשלתית בנושא הזה ומה קרה עם כל הדברים שהוצאנו לדרך. נשמע את משרד החדשנות, רשות החדשנות, משרד המשפטים, ות"ת, מפא"ת של משרד הביטחון, הרשות לניירות ערך. אני חושבת שכבר אתם מתחילים להבין כמה שחקני מפתח יש במדינת ישראל, זה גם בהייטק אבל בפרט בנושא החשוב הזה, וכל אחד יעדכן לגבי הנושא, כשהמטרה היא גם לעקוב וגם לחזק את העשייה שהתחילה. אנחנו גם נשמע את ד"ר אורנה ברי, שהייתה ממכינות תוכניות היסוד שעמדו בבסיס הרבה מאוד דברים שעשינו בבינה מלאכותית. היא מהראשונות שעשתה תוכנית, ביחד עם צוות כמובן, בשנת 2021. נמצא אתנו כאן גם פרופ' פאגן מאוניברסיטת הרווארד תודה שהגעת ונציגי תעשייה. בגלל שהאתגרים הם שונים מתחום לתחום וגם מבטאים הרבה מאוד הזדמנויות, דיוני ההמשך יהיו דיוני עומק, AI בחינוך, AI עם אתגרי תעסוקה, AI באתגרי הבריאות, רגולציה ועוד. מבחינתי, מדינת ישראל צריכה להיות בין המובילות בתחום הבינה המלאכותית, בנושא האקדמיה שלה, בשווי השוק שייצרו החברות, בפרויקטים הלאומיים ועוד. המטרה היא להציף את הנושא החשוב הזה לסדר-היום הציבורי. יש לי בקשה מהדוברים להתייחס תמיד גם לחברה הערבית בארץ בכל הנושא של בינה מלאכותית, מה נעשה ואיפה זה עומד גם בחברה הערבית. בסדר, אני רושמת את הנושא הזה ואנחנו נדבר עליו. אני מעדיפה שאחרי זה תהיה שאלה ספציפית. עשינו תוכנית ענקית שנקראת "אימפקט" לחברה הערבית, אבל זה בהחלט חשוב מאוד. ראשון הדוברים זיו קציר, רשות החדשנות. בבקשה, תציג לנו את התוכנית הלאומית.

צהריים טובים, תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות. שמי זיו קציר ואני אספר לכם על המאמץ שכולנו כבר נמצאים בו כמעט שנתיים לתוך העבודה, מתקדם מאוד מאוד יפה, בשיתוף רחב של הרבה זרועות בממשלה. מאחר שזה דיון ראשון נתחיל בהגדרות בסיסיות, נמשיך משם וניגע בכל הנושאים הרלוונטיים. נתחיל ב"מה זו בינה מלאכותית?". מפתיע לגלות שהשאלה הפשוטה הזאת זוכה להמון המון שעות דיון ברחבי העולם והיא בכלל לא פשוטה, אז ניתן לה מענה קצר, עד כמה שאנחנו יכולים היום. אחרי שנבין מהי בינה מלאכותית נשאל בעצם מדוע זה חשוב ומעניין חברת הכנסת פרקש נגעה בזה ובכל זאת ניגע בזה עוד טיפה נשאל מה עושה הממשלה באופן רחב, בפרט מהי אותה תוכנית לאומית לבינה מלאכותית וניגע על קצה המזלג בשאלה מה בין בינה מלאכותית לבין עולמות הרגולציה. אז מהי בינה מלאכותית? אני נוהג להשתמש בשתי הגדרות: ההגדרה הראשונה היא הגדרה טכנולוגית, מדברת על סיטואציה שבה אנחנו משתמשים בכלים של למידת מכונה בכדי ללמד מכונות לעשות משימות. בגדול, במקום המתודולוגיה שהשתמשנו בה עשרות שנים לאחור לפיתוח תוכנה, ששם לקחנו בעיה גדולה, התחלנו לפרק אותה לבעיות קטנות יותר ונתנו להן פתרון לוגי סדור, הרעיון פה אומר שיש לנו נתונים שמייצגים את הפתרון הרצוי ואנחנו מאפשרים למכונה ללמוד מתוך אותם הנתונים. ההגדרה השנייה, שהיא ההגדרה שמטרידה את רוב הרגולטורים בעולם, היא הגדרה פונקציונלית, מדברת על סיטואציה שבה מכונות, מחשבים, מתחילות לבצע משימות שקודם לכן ייחסנו לאנשים. לפני 20 או 30 שנה, כשהייתי ילד, גארי קספרוב מפסיד ל-Deep Blue בשח. זה היה ניצחון כביר של עולם הבינה המלאכותית, לא חשבו שמחשבים יכולים לעשות את זה.

מחשבים מתחילים לזהות פרצופים של אנשים טוב יותר מאנשים וכו'. והיום אנו רואים בעולם הבינה המלאכותית היוצרת מודלים שמייצרים דיאלוג שנראה כמו אנושי. הדבר החשוב בהגדרה הספציפית הזאת זה שאם מחשבים מתחילים לבצע משימות שהן כמו אנושיות עולה השאלה אצל מי שיקול הדעת, או איפה זה פוגש את האתיקה והרגולציה, וזה מגיע לנו מההגדרה הזו. למה בעצם זה מעניין?

בינה מלאכותית היא טכנולוגיה והיא לא סוג של תעשייה, היא לא דבר ספציפי בפני עצמו, והיא פותחת לנו פתח להמון שימושים שבהחלט לדעתי הולכים לשנות את האנושות לטובה ואת המצב של כולנו. סתם דוגמאות, יכולתי לתת שלושה שקפים של דוגמאות בלי לחזור על עצמי פעמיים, שיפור יבולים ע"י טיפול טוב יותר במזיקים, בהורדה של תשומות, העלאה של תפוקות, זיהוי מקדים של תקלות בקווי ייצור, מניעה הונאה פיננסית. כל הנושא של שרשראות אחסנה ולוגיסטיקה מטופל המון באמצעות בינה מלאכותית כדי לוודא שיש לנו פחות פחת והדברים שאנחנו רוצים וצורכים מגיעים במצב טוב בזמן הנכון בלי לבזבז משאבים. פיתוח תרופות מואץ אחת הדוגמאות החביבות עליי פיתוח תרופות, נכון להיום, לוקח בין 10 ל-15 שנים, רוב מכריע של המולקולות שיצאו לדרך נפסלות מטעמים שונים,

כי הן לא יעילות מספיק וכו', והינה היום יש לנו דור חדש של חברות הזנק מבוססות על ידע אקדמי שמנסה לדייק טוב יותר בפעם הראשונה, על ידי כך לקצר את התהליך,

להוריד את העלות שלו ולאפשר לכולנו ליהנות מתרופות בעוד המון תחומים שהיו קודם לכן לא כלכליים. ייעול של רשתות חשמל ומים,

כבישים וכל מה שלא נרצה; הוראה מותאמת אישית בעולם יש מחסור עצום במורים,

בכל העולם, ויש מחשבה על-כך שבינה מלאכותית תעזור לנו לתת חינוך טוב יותר, מותאם יותר, ניצול טוב יותר של המשאבים הקיימים, התמקדות במי שצריך עזרה כזו או אחרת; וממשקים שיחתיים בעידן שצ'אט GPT פרץ לחיינו אי אפשר להתעלם גם מהדבר הזה ומה זה יכול לעשות לנו, החל משירות לקוחות, דרך שירות לאזרח לשירותים הממשלתיים, דרך מיצוי זכויות ואלף ואחד דברים שהיו מורכבים מאוד לעשותם קודם לכן. אז הינה לנו קצת אינסנטיב למה בינה מלאכותית זה מעניין. שאלה מעניינת בנקודה הזאת היא איפה ישראל עומדת. התשובה החיובית היא שאנחנו סך הכול מתחילים בנקודת פתיחה לא רעה בכלל. זה אחד המדדים הבין-לאומיים לדירוג של מדינות בהקשר לבינה מלאכותית, ה-global AI index של Tortoise. אנחנו במקום חמישי. לפנינו ארצות הברית וסין, עם אין סוף כסף ואין סוף אנשים, ושתי מדינות שיש להן תשתית אקדמית ארוכת שנים, בריטניה וקנדה. כאנקדוטה, נולדה הבינה המלאכותית, כמו שאנו מבינים אותה נכון להיום, איפשהו בתחילת שנות ה-2000, באוניברסיטאות הקנדיות. אבל אם צוללים יותר לעומק, רואים שיש לנו לצד החוזקות בהון האנושי, ביכולת מחקר ופיתוח, ביצירת סטארט-אפים, יש לנו גם שתי חולשות כמדינה. חולשה ראשונה זו היכולת שלנו ליצור תשתיות ארוכות טווח. אנחנו מבינים שזה לא משהו שהשוק הפרטי יודע לעשות היטב. חולשה שנייה שלנו זה בכל מה שנוגע למדיניות.

באופן כללי, יודעים לעשות שיתופי פעולה אבל פחות יודעים לתכנן את חיינו ל-10 שנים קדימה, כך אנו כאומה,

הדברים האלה מובילים אותנו עוד רגע לשאלה: איפה מדינת ישראל צריכה לפעול?

המדיניות זו גם העובדה שלא הייתה רגולציה במובן הזה. בהחלט. כל מה שנוגע לתכנון ארוך-טווח זה האזורים שבהם אנחנו פחות מצליחים בדרך כלל. מה המדינה צריכה לעשות? היא צריכה לעשות 3 דברים: תשתיות, שקצת נגענו בזה; הנושא של הטמעה במגזר הציבורי, אם לא הממשלה, המדינה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילה, זה חייב לקרות פה; ודבר אחרון זה כל המפגש בין רגולציה לבין בינה מלאכותית, באיזה אופן המציאות הטכנולוגית המשתנה משפיעה על רגולציה קיימת, באיזה אופן צריך ליצור רגולציה או חוקים אתיים שימנעו שימוש לרעה ביכולות האלה ובאיזה אופן אנחנו צריכים לבנות את הרגולציה שלנו בכדי להאיץ חדשנות ולוודא שישראל נמצאת במקום המוביל שבו היא נמצאת כרגע. אלה שלושת הדברים. בשנת 21 יצאה לפועל תוכנית תל"מ. חמשת הגופים,

רשות החדשנות, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר. פורום התשתיות הלאומיות למו"פ, תל"מ, עושה את תפיסת העבודה לתחום שקיים 25 שנה, פורום וולונטרי, בגדול מאגם משאבים ופועל יחד להשגה של מטרות משותפות. תוכנית הבינה המלאכותית היא אחת מתוכניות הדגל של פורום תל"מ. מסביבו התקבץ מעגל שני שמכיל את מערך הדיגיטל הלאומי, משרד המשפטים, משרד החוץ ומעגל שלישי של עוד שורה ארוכה-ארוכה של משרדי תוכן, רשויות וגופים ממשלתיים. הפעימה הראשונה תוקצבה כבר בתקציב המדינה ל-21-22 517ב- מיליון ש"ח וממש לפני מספר שבועות, באישור תקציב המדינה ל-23-24, אושרה מסגרת של עוד כ-500 מיליון שקלים, כך שאנחנו עומדים בסך הכול על תוכנית שמתוקצבת כבר במיליארד שקלים על פני כ-6 או 7 שנים, ותכף תראו שגם נוגעת בכל הדברים המשמעותיים שצריך לגעת בהם. כמה מתוך הכסף הזה נוצל ב-22? אני מזכיר שב-21 היה לנו בעצם חודש עבודה. תקציב 21,

עבר בנובמבר 21. עד כה, במצטבר הוצאנו כ-80,000 או 90,000 ש"ח, אל תתפסו אותי במספרים, על פני כל הצירים. יש לנו ועדה מדעית מייעצת, בראשה עומד פרופ' יואב שוהם ולצדו שורה של פרופסורים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם מהשורה הראשונה אפשר להתרשם שמטרתם להנחות אותנו. התוכנית כוללת 7 רכיבים: הראשון מדבר על מובילות אקדמית, הן בהקשר של הגדלת הסגל האקדמי בעולם הבינה המלאכותית, הן בהקשר של משיכה לישראל של הפרויקטים המצוינים ביותר שנמצאים בחזית המחקר העולמית. לצדה תשתית חישובית, מחשב-על, היכולת של חוקר באקדמיה או של חברות הזנק לאמן מודלים גדולים במיוחד, עבור משם לנושא של עיבוד שפה טבעית, שפה טבעית בשפות המקומיות שלנו עברית וערבית, המון פעילות שם שמטרתה בסופו של דבר לאפשר לאותם חוקרים באקדמיה, לאותם סטארט-אפים, ליזום אלף ואחד מיזמים חדשניים מבוססי שמע או טקסט. הטמעה במגזר הציבורי יש פרק ענק שנכנס בפעימה השנייה פרויקטים רחבי היקף שנועדו להשפיע על החיים של כולנו לטובה, אם ע"י טיוב תהליך קבלת ההחלטות הממשלתי, ייעול מערכות או שיפור השירות לאזרח. ממשיכים משם לנתונים והנגישות לנתונים. נתונים הם הבסיס לכל דבר אצלנו בעולם הבינה המלאכותית ולכן אנחנו רוצים לקחת את מאגרי הנתונים הענקיים שקיימים, הרבה מאוד מהם במגזר הציבורי אבל לא רק, ולהפוך לנגישים, להפוך אותם לדלק בעבור מי שצריך אותם. מעבר לצורך לאגם אותם יש שם המון המון חסמים משפטיים נכונים פרטיות, הבנת סייבר, חיסיון ואלף ואחד דברים שצריך לטפל בהם ואנחנו עובדים בזה קשה מאוד. ציר האתיקה והרגולציה, שנדבר עליו מעט בהרחבה, ובסופו של דבר קידום של ענפים בעולם ההייטק הישראלי שעדיין לא עברו את המהפכה הזאת של הבינה המלאכותית.

מקצה לקצה יש פה נגיעה בכל הערוצים המרכזיים שבהם הממשלה פועלת. עובדים כבר כמעט שנתיים, מוקצים מיליארד שקלים וקצב העבודה שלנו רק הולך ומתגבר. תודה. אני מאוד מאוד אשמח לדעת איפה הדברים עומדים מבחינת פרויקטים בתכלס. כלומר, איפה עומד נושא המכרז? לגבי האתיקה והרגולציה אני מניחה שידברו אחרים, אבל אם אפשר קצת לקבל סטטוס של הדברים. בוודאי. בעולם מחשב-העל אנחנו מקימים 3 מיזמים: מעבדה לחישוב-העל שצריכה להיות בסיס לחברות הזנק. קול קורא שהוציאה רשות החדשנות נסגר לפני כשבוע והכרזה על זוכים צפויה בחודש אוגוסט. מפא"ת פועלת על העמדה של משאב מבוסס נימבוס לאימון של מודלים גדולים. אני מאמין שיהיו לנו חדשות על חתימת ההסכם ממש ברמה של שבועות מהיום. הכוונה היא לצאת לפיילוט כבר במהלך הקיץ, שם אנחנו נמצאים. הרגל השלישית היא נושא של חישוב מדעי. כל העולמות של סימולציה מעולמות הטבע ביולוגיה,

פיזיקה וכו'. אנחנו עובדים קשה. אני עוד לא רוצה לספר מאחר שהדברים עדיין לא סגורים חוזית ואני לא רוצה לסכן אותם, אבל גם שם יש השתלמות יפה. ב-NLP, בעיבוד השפה - - - זה מפא"ת יגידו, לא? זו עבודה שנעשית בשותפות כולם,

רשות החדשנות, אנחנו עובדים כולם יחד. הנושא של אימון מודל שפה גדול, ממש עוד רגע אנחנו נוכל לדעתי לגזור את הסרט על חתימת החוזה בהובלת מפא"ת. שורה ארוכה-ארוכה של מאגרי מידע, חלקם ע"י מפא"ת, חלקם ע"י רשות החדשנות, קולות קוראים למחקר יישומי שייצאו ממשרד החדשנות, מודלים מתמטיים יעודים שכבר יצאו לדרך, קול קורא פתוח באוויר לנושא של מאגרי מידע וכלים.

המון-המון פעילות שנעשית באזור הזה של ה-NLP. באקדמיה כבר שני מחזורים של חלוקה של מלגות לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים במטרה להגדיל את הסגל. מבחינת רשות החדשנות יש מסלולים תומכי AI היום, או שזה לא ספציפי? רשות החדשנות עובדת בשני אופנים:

חברות שמגיעות עם חדשנות טכנולוגית פורצת דרך מקבלות מימון בהתאם לגודל שלהן,

בוגרת יותר וכו'. אני יכול להגיד שכ-30%-40% מכל הבקשות שמוגשות לרשות החדשנות בשנה כוללות את צמד המילים "בינה מלאכותית". אם רשות החדשנות מחלקת בערך מיליארד וחצי שקלים במענקים כל שנה, ניתן להגיד שכשליש מזה עובר לחברות שמיישמות בינה מלאכותית. מעבר לכך, עושה הרשות, כחברה בתוכנית הלאומית, השקעות תשתיתיות, כפי שתיארנו עד כה, שהן לא נוגעות לתיק בקשה כזה או אחר. יופי. תודה,

שלום לנציגי משרד החדשנות, גם למדען הראשי, פרופ' אבי דומב, וליועץ המשפטי, דני חורין. איתן טי, בבקשה. שלום לכולם, תודה על הדיון. הנושא הזה הוא באמת מרכזי ואנחנו במשרד מבינים שזה שינוי מסדר ראשון. זה לא עוד סוג של טכנולוגיה, זה שינוי אחר. משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

כך אנחנו מבינים את זה, כך אנחנו פועלים, אז תודה על הדיון הזה, הוא דיון חשוב. תודה לך, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. אני אדבר בקצרה על הנושא של הטמעה בממשלה. לכולנו ברור שהשוק הפרטי רץ מהר קדימה, אנשים כל הזמן מטמיעים עוד ועוד כלים של הבינה המלאכותית ומבחינתי יש לנו, בפורום תל"מ,

כאיתן, משימה מרכזית להטמיע את הבינה המלאכותית בממשלה. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה נהדר עם מערך הדיגיטל כמובן ועם הרבה שותפים פה. בתקצוב האחרון קיבלנו 125 מיליון שקלים לטובת ההטמעה בממשלה. הבשורה מבחינתנו היא שאנחנו מקווים שעד חודש יולי אנחנו נצא בקול קורא פנים-ממשלתי לגופים ציבוריים שרוצים להטמיע פרויקטי בינה מלאכותית בממשלה. אנחנו לא מחכים עד לקול הקורא אלא כבר נפגשים עם כל מיני גופים. אני רוצה לזרוק לכם רגע כמה דוגמאות.

הדוגמה הבולטת, ובעיניי היפה ביותר, זה שירות התעסוקה, שהוא כבר היום עובד עם כלי בינה מלאכותית לחבר בין דורש עבודה לבין מקום עבודה פוטנציאלי, פרויקט מקסים לכל מי שרוצה לראות בינה מלאכותית מוטמעת בממשלה. כמובן שאנחנו מאוד זהירים בנושא של הטיות מאיר לוין אחרי זה ידבר על הנושא הזה כדי לראות שאנחנו לא עושים באמצעות הבינה המלאכותית,

שלנשים נותנים עבודה כזאת ולגברים עבודה אחרת, או מכווינים ערבים למשהו אחד. אנחנו מאוד זהירים בנושא הזה. דוגמה שנייה היא במשרד התחבורה, כל הנושא של ניהול הדאטה סביב עומסי תנועה ואיך אפשר להשתמש בבינה מלאכותית - - - בעצם אתם מכינים את הקרקע לפרויקטים הלאומיים. נכון, כי גופי הממשלה אומרים: יש בינה מלאכותית,

אבל קשה להם לגשר על הפער איך עושים את זה, אז למעשה אנחנו רוצים להקים מרכז ידע לאומי שייתן גם הכשרות, גם מומחי AI וגם מתודולוגיות איך עושים תהליך כזה. נלמד מפרויקט לפרויקט. זה לא שכל משרד צריך להתמודד מחדש עם הטמעת בינה מלאכותית אלא נלמד ונצבור לאורך הדרך תובנות יחד עם מערך הדיגיטל, שעסוקים הרבה בהטמעה של טרנספורמציה דיגיטלית. אז הפרויקטים הלאומיים שיזמנו יוצאים לדרך לקראת יולי כשיהיה צוות מעין מכרזי שיבחר את הדברים?

שותפים בו אגף תקציבים, רשות החדשנות, מערך הדיגיטל, משרד המשפטים כמובן. צוות שבוחר אילו פרויקטים מספיק משמעותיים שאנחנו נשקיע בהם כסף. כמובן שהמשרד השותף חייב לשים מצ'ינג, הוא צריך להראות שזה חשוב לו, שהוא שם גם איזשהו פיבוט. ולגבי מוקד הידע, איפה הנושא הזה עומד? הוא יהיה במשרד החדשנות, נכון? זה מוקד ידע רגולטורי. אני מדבר מעבר לצד הרגולטורי, אנחנו צריכים גם הרבה מאוד הבנה ויכולות איך להוביל פרויקטים כאלה ואיך להטמיע בממשלה.

יש מוקד ידע רגולטורי שמלווה את הרגולטורים, ויש מוקד ידע שהוא לעניין איך מטמיעים טכנולוגיות כאלה בממשלה. דבר אחרון. מעבר לכל הפרויקטים הגדולים ויש לי עוד רשימה: בחינוך, משרד העבודה רוצה לנטר אזורי עבודה שיש בהם תאונות עבודה, איך לנטר את זה מראש באמצעות כלי בינה מלאכותית אם יש שם סיכונים וכל מיני כאלה אנחנו נרצה גם לעזור לכל עובדי ועובדות המדינה רגילים איך לעשות שימוש בכלים כאלה ביום-יום. אתה כותב תשובה לאיזושהי פניית ציבור, למה שלא תעשה שימוש בכלי בינה מלאכותית ותקבל תשובה טובה יותר? כמובן שתקרא אותה, לא תשלח משהו שכתב צאט GPT אבל הוא יכול לעזור לך לנסח את זה טוב יותר.

אם אתה רוצה להוציא איזשהו סרטון, הכלים האלה שבשוק הפרטי כבר הולכים ונטמעים באופן מאוד מאוד מהיר, אנחנו רוצים שגם לכל עובדי המדינה תהיה נגישות ויידעו לעשות בזה שימושים. אנחנו נעבוד גם בפרויקטים קטנים, גם בגדולים, ואני חושב שזו בשורה טובה. תודה רבה. הפרויקטים האלה מאוד מאוד חשובים. אני מקווה שהם גם תוקצבו עוד יותר. במקור אני זוכרת שדיברנו על הרבה יותר מ-120 מיליון שקלים. זה מאוד חשוב שהממשלה עצמה תהנה מהפירות של זה וכתוצאה מכך כל הציבור. אל"מ עידן בצלאל, תודה שבאתה, סיפרו לי שאתה מומחה ואחראי על תחום ה- AIבמפא"ת,

שלום לכולם ותודה על הזכות להיות כאן. שמי עידן ואני ראש מחלקת דיגיטל וסייבר במפא"ת. אתי נמצא אלעד דביר, שהוא ראש ענף AI, הוא באמת המומחה האמיתי. התפקיד של מפא"ת במשרד הביטחון הוא לבצע מחקרים ופיתוח של יכולות בינה מלאכותית בעיקר באמצעות הפעלת חברות בחזית הטכנולוגיה והתאמת הפתרונות לצורכי צה"ל, משרד הביטחון והקהיליה, וגם למגזר הציבורי, ואנחנו מפתחים יכולות BI למול אחת משתי תכליות עיקריות: אחת, שיפור היעילות של צה"ל להחליף פעולה חזרתית של מפעילים באמצעות בינה מלאכותית,

פיתוח של יכולות בינה מלאכותית במקום שבו המוח האנושי מתקשה לטפל בהיצף המידע כדי למקד את האדם ביכולת קבלת החלטות ולא באיסוף ועיבוד מידע. אנחנו גם מבצעים תהליך ממש טרנספורמטיבי בארגון כי אנחנו, ממקום של עיסוק דיסציפלינרי צר, צריכים להפוך את מקבלי ההחלטות ככאלה שמשתמשים ביכולות בינה מלאכותית. בצה"ל פיתחנו מתודולוגיה של פיתוח במפעלי מידע משותפים. לאורך השנים הבנו שיש יתרון משמעותי גם לאקדמיה וגם לתעשיות בכל מה שקשור לשמירה על קצב הלמידה בטכנולוגיות חדשות, אבל אין להם דאטה. אני חושב שזה מאוד מקביל למגזר הציבורי, שיש לו דאטה, דאטה מבצעי שאפשר לעבוד עליו, לצה"ל, בדומה למשרדי ממשלה, יש יתרון בהבנה העסקית של הבעיה ובהינתן דאטה אפשר לפתור המון בעיות מבצעיות. בנינו תפיסה של מפעלי מידע. בכל מפעל כזה יש מתחם משותף גם של אנשי מפא"ת, גם של אנשי תעשייה, אנשי אקדמיה וחוקרים מצה"ל, ובדרך כלל יש מוביל מבצעי, וגם את זה אפשר לקחת רגע למגזר הציבורי שמגדיר שאלת מחקר. לאחר מכן מבצעים עבודה על דאטה מבצעי מתוך המערכות הצה"ליות או בכלל ממקורות אזרחיים, עובדים על תרחיש מבצעי כדי לענות על שאלת מחקר ומשתמשים ביכולות אימון מתקדמות. אנחנו הבנו שחלק משמעותי בעיסוק בבינה מלאכותית דורש השקעה באדם. פיתחנו מרכז מצוינות ל- AIשתחת קורתו יש עשרות חוקרים מאוכלוסיות עילית שאנחנו מאתרים בצה"ל, תוך כדי הם ממשיכים לתארים מתקדמים ועוסקים במחקרים באקדמיה. מתוך המערכת, מתוך צה"ל?

אנחנו מבצעים להם מבחנים והם עוברים תהליך של מנטורינג ע"י חוקרים ותיקים ומבצעים פעילות מחקר מאוד-מאוד עמוקה ובעיות מאוד מורכבות. זה מודל מאוד חשוב ואנחנו חושבים שגם כזה צריך להיות במגזר הציבורי, קרי תוכניות עילית שמכשירות אנשים מצוינים לעסוק בעולם ה- AI. בנוסף, במפא"ת בנינו הכשרה לבכירים. אנחנו כבר בסבב שני השנה של הכשרה. בכל השתלמות כזאת יש 30 אנשים כדי להפיץ את הבשורה ולהסביר, גם למפקדים בכירים אבל גם לאנשים שאחראים על פיתוח, מה יודעת להביא הטכנולוגיה כדי לעודד השקעה בתחום, כולל עידוד פנימי בתוך המערכת של כל מי שרוצה לבצע פעילות בעולם ה- AI. אנחנו מעודדים אותו וגם משקיעים תקציב נוסף כדי לראות שהם ממנפים את הפעילויות. אני לא אדבר על הטכנולוגיות כי זה לא הדיון. אנחנו עוסקים גם בפעילות דואלית. יש היום מנהלת דואלית שהוקמה במפא"ת שעוסקת בכל מה שקשור לרתימה של יכולות ויצירת שיתוף פעולה עם גופים אזרחיים בתחום הבינה המלאכותית. כמובן שאנחנו מובילים יחד עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה את תוכנית הבינה המלאכותית ותוכנית הקוונטים. תוכל לספר קצת על הפיתוח? אתם מתעסקים בפיתוח השפה, נכון? אנחנו עוסקים בשני חלקים: אחד, פיתוח מחשב-העל שדיבר עליו זיו, והשני בנושא ה-NLP. בשנה וחצי האחרונות היינו מאוד מאוד עסוקים בלהביא דאטה. הבאנו סדר-גודל של 20 מיליארד מילים בעברית ובערבית ממקורות שונים. תסביר רק את ה-NLP למי שמאזין. NLP מודל שפה ענק שיאפשר שימוש למגזר הציבורי להשתמש בו לטובת הצרכים האזרחיים - - - לשפר את השימוש בעברית ובשפה הערבית.

כדי שאפשר יהיה להשתמש במודל הזה באפליקציות שונות. סיכונים בראייתנו בשימוש בבינה מלאכותית: אחד, אתיקה ורגולציה בשימוש בבינה מלאכותית. אנחנו מכירים אמנות בין-לאומיות שמתחילות להתגבש שימנעו שימוש בבינה מלאכותית במערכות צבאיות ובדגש על מערכות נשק. זה נושא כבד. מדינת ישראל צריכה להיות שותפה פעילה בגיבוש האמנות בראייתנו. אני מדגיש היום שפעולת מודלי בינה מלאכותית בצה"ל הן תהליך בקבלת ההחלטות ובכל פעולה מעורב אדם בתהליך שמקבל את ההחלטה. מכונות לא מקבלות החלטות לבד. הדבר השני הוא השלכות לא צפויות של המודלים כתוצאה מהתנהגות לא דטרמיניסטית. דיבר על זה קודם גם זיו. אנחנו הולכים היום לטכנולוגיות של Explainable AI כדי להבין מה המכונה חושבת ועל סמך מה קיבלה החלטה. כל מה שקשור לחיסיון מידע ו-adversarial AI, קרי יכולת לחלץ את הדאטה עליו אומן המודל, פה יש סכנה משמעותית ואנחנו מפתחים מתודולוגיות להגנה על המידע. לסיכום, לשימוש בבינה מלאכותית יש המון יתרונות. אנחנו רואים בה יתרון משמעותי אבל צריכים לבצע בזה שימוש בצורה אחראית ונבונה. יש סיכונים, דיברנו עליהם, והמפתח זו השקעה משמעותית בכוח אדם, בהכשרת חוקרי עילית ובהכשרת מנהלים בכירים במשק להבנת הפוטנציאל ולהרחבת הבשורה. אנחנו נשמח להמשיך להוביל תוכניות בתחום עבור המדינה ככל שיידרש. תודה רבה. חבר הכנסת שוסטר, בבקשה. תודה, יושבת-הראש. שלוש נקודות: ראשית, אני מתייחס לדיון הזה,

כדיון שעוסק בחוץ וביטחון, ביטחון פנים,

השכלה, הגנת סביבה, אנחנו עוסקים בליבת היכולת של מדינת ישראל. שניים, תוך כדי הדיון הזה, גם חברי הכנסת וגם אחרים, אתם עדים לדיונים שקוראים להם בהפשטה שמאל וימין כלכלי. אין מצב שמדינה תיתן לכוחות שוק לעסוק בביטחון ואין סיכוי שאנחנו נאפשר סוג של אדישות כלפי הסוגיה הזאת. המדינה חייבת להיכנס במלוא העוצמה שלה, כמו שאנחנו רואים פה כרגע. זה נראה טריוויאלי. אני רק רוצה שנסתכל על זה גם מהזווית של אחריות מדינתית ולא להפקיר את הנושא הקריטי הזה לכוחות השוק. הנקודה השלישית, כלילתיות חברתית, אינקלוסיביות חברתית. זאת הזדמנות כשאנחנו פורצים למרחבים חדשים לוודא שאנחנו מביאים לתהליך הזה ככל האפשר הישגים נוספים, לייצר סינרגיה חברתית. צה"ל מבקש לפחות 30%, כמניינם של תושבי הפריפריה אני בחלקם במקצועות הטכנולוגיים. אדרבה, בפריצות החדשות, באג'נדה החדשה הזו, בליבת התקדמות ובניית החוסן הכלכלי, מדעי וכנראה גם חברתי,

חינוכי שלנו, יהיו כולם, פריפריה, ערבים, מכל סוג, מכול מין, מכול מחשבה.

תודה, חבר הכנסת שוסטר. בכלל אני חושבת שכל הנושא של ההייטק, הטכנולוגיה והבינה בכללותו הוא הזדמנות חברתית מאוד מאוד גדולה, כי בסוף מצד אחד זה תחום מאוד חזק, אבל כשמסתכלים על ההשתקפות החברתית שלו, בדיוק אותן אוכלוסיות שלא נמצאות בו אלה האוכלוסיות שכדאי וצריך לפנות אליהן. חבר הכנסת רול, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, ותודה לכל האורחים הנכבדים שלנו.

שבעיקר כשמדובר על רגולציה זה לא דבר שמעורר עודף נחת בקרב אנשי הייטק, בקרב מדענים, בקרב התחומים שאנו מדברים עליהם היום. אני כן חושב שבשונה מתחומים אחרים זה לא עוד נושא טכנולוגי, זה נושא שההשלכות שלו, כבר אלו שאנחנו עדים לצפות היום, הן רחבות. יש לו השלכות תעסוקתיות, כלכליות, קניין רוחני, סוגיות של פרטיות, סוגיות אפילו של זכויות יסוד. ולכן זה לא רשתות חברתיות, זה לא נושא שאפשר לתחום אותו באיזושהי צורה, ואני חושב שזה דבר בלתי נמנע. אני כן רוצה לומר שזה לא משהו שצריך לעורר חשש. אני יודע שפרלמנטים באופן היסטורי לא מצטיינים ברגולציה מהירה ביחס לקצב התפתחות הטכנולוגיה. אני עורך דין שמגיע מהתחום הזה בעברי וכל מי שעסק בזה יודע שנקודת הייחוס החוקית לכל תחום האינטרנט היה חוק המחשב. שנים אחרי שכבר היה ענן וכל התפיסה של מחשב יצאה מגוף מתכת שיושב על השולחן עדיין נאלצו בתי המשפט להתייחס לזה כנקודת ייחוס כי החוק לא התעדכן, לבטח גם בסוגיות של פרטיות ואחרות. ועדיין יש פה,

חובה שלנו כמחוקקים להעמיק, להתייחס לזה בכובד ראש, אבל להבין שלצד האתגר הגדול ולצד הפוטנציאל הגדול חייבים גם לנסות ולהבין, לפחות בצעדים ראשונים, בסוגיות שתיארתי ואחרות, איך אנחנו מתכוננים כדי לגדר סיכונים ולהפוך את זה ליותר הזדמנות ופחות דברים שידאיגו אותנו או יהוו חסם. כן צריך לומר שמדינת ישראל פעמים רבות מחכה לראות איפה יהיו המעצמות, איפה יהיה האיחוד האירופי,

מבחינת רגולציה. אני לא תמיד דוגל בגישה הזאת. אני חושב שמדינת ישראל, כמדינה שיודעת להיות סטארט-אפ ניישן, להתגאות בזה ולהוביל טכנולוגית, כמו שראינו מקום חמישי, צריכה גם לדעת, כמובן תוך תיאום, כמובן תוך משפט משווה ומבט החוצה, לקבל החלטות אמיצות, ולא מן הנמנע שאנחנו גם נהיה בין הראשונים שיקבעו מסמרות ברמה מסוימת גם בתחום הרגולציה.

אני חושבת שבשבילך בדיוק יהיה מעניין לשמוע את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מאיר לוין, לגבי טיוטת המדיניות שיצאה בזמן שלי כשרה בדיוק בנושא הזה, של האתיקה וכל השינויים שגם קורים, ואם זה גורם למחשבות מחדש על הכיוונים של מה שיצא. ד"ר נעמי בק, ות"ת, בבקשה. תחום הבינה המלאכותית נשען הרבה מאוד על מחקר ועל חוקרים. תודה רבה. תודה על ההזמנה להשתתף בישיבה החשובה הזאת. אני נעמי בק, סמנכ"ל אסטרטגיה ובין-לאומיות במל"ג-ות"ת. ות"ת זו הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. אנחנו בעצם הרגולטור של כל המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה והלא מתוקצבים, ואנחנו מתקצבים את המוסדות הציבוריים. אני אסביר קצת מה ות"ת עשתה בנושא של מדעי הנתונים ובינה מלאכותית אחרי ששמענו על החלק היותר אפליקטיבי ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה וגם קצת על התוכנית הלאומית. ות"ת סימנה כתחום דגל כבר בתוכנית הרב-שנתית הקודמת זו שהתחילה בשנת 2017, אז כבר ב-2016 את הנושא של מדעי הנתונים בצורה מאוד רחבה. אני לא אקריא מה שכתוב בשקף כי כולם יודעים לקרוא, אבל בגדול אנחנו מדברים על מדעי הנתונים כמשהו שכולל בתוכו גם את הבינה המלאכותית. כלומר, זה כל התחום של טיפול חדש בנתונים. אני אסביר גם למה זה חשוב. מסביב לעיגול בצד שמאל יש את כל הדיסציפלינות שקיימות באקדמיה, כל האפליקציות, ובמרכז, בליבה, יש את התחומים שמהווים ביחד את הדיסציפלינה החדשה הזאת המתהווה של מדעי הנתונים. למה אנחנו התפקסנו על התחום הזה כבר אז? היו כאן כל מיני התפתחויות שקשורות לטכנולוגיה,

מחשוב וכו', שאפשרו פריצה של התחום הזה. אנחנו דיברנו על הנושא של נתוני עתק, או ביג דאטה, ולוות"ת היו כמה תוכניות דגל בתחום הזה, מדעי הנתונים כתחום בפני עצמו, וגם הנושא של רפואה מותאמת אישית. פה אתם יכולים לראות אנליזה של מילות מפתח שנעשתה אז ולראות איך הדברים האלה כריית נתונים, בינה מלאכותית, ביג דאטה, Data Science, הם קצת interchangeable, מתייחסים בגדול לאותו התחום. זיו כבר סיפר על זה אז אני ארוץ על זה מהר. הבינה המלאכותית המקורית, 1960, לנסות להבין איך מחשב יכול לעשות משימה מדויקת, משימה שניתנת לו מראש שבן-אדם יכול, לדוגמה לנצח במשחק שחמט עם כל הכוח המחשובי וכו'. הבינה המלאכותית החדשה היא הרעיון של לתת הרבה מאוד נתונים למכונה ולתת לה להוציא את התובנות מהנתונים האלה ע"י שימוש בכל מיני דברים שנקראים למשל deep learning ומחקים איך שעובד המוח האנושי וכו'. לצורך ההדגמה, תוכנית דגל אחרת של ות"ת הייתה תוכנית ברפואה מותאמת אישית, חיברה נתונים גנומיים וקליניים בשביל לנסות להפיק מהם כל מיני תובנות, לקחת למשל בדיקות דם של מלא אנשים, לתת למחשב להתחיל ללמוד אותן ולהוציא משם כל מיני אוכלוסיות שלמשל אפשר לראות שם biomarkers למחלה כזו או אחרת, סרטן כזה או אחר, בשלב מאוד מוקדם ולנסות להתאים לזה טיפול מותאם אישית. התוכנית הזאת רצה במקביל לתוכנית של מדעי הנתונים וממנה כבר יצאו למרות שזו לא הייתה המטרה העיקרית של ות"ת, ות"ת היא הגוף היחיד במדינת ישראל שמתקצב מחקר בסיסי, מחקר בסיסי זו האבן הראשונה של הפירמידה הגדולה הזאת שעליה יש את המחקר היישומי ואת התעשייה וכו' ולכן אנחנו תמיד מתמקדים במחקר הבסיסי. אז המטרה של רפואה מותאמת אישית הייתה קודם כל לתקצב מחקר בסיסי ולקדם אותו, אבל כפועל יוצא, בגלל שזה מחקר חדשני פורץ דרך, מהר מאוד קיבלנו פרוטוקולים חדשים לטיפול בחולים, קיבלנו אפילו כמה סטארט-אפים.

ההשקעה הפרטית בתוכנית המקבילה הזו כבר עברה את ההשקעה הממשלתית, מה שגייסו הסטארט-אפים שנוצרו. שוב להדגיש את העניין הזה תראו, זו הייתה מפת הסטארט-אפים בישראל אז, בשנת 2017, כשעבדנו על התכנית, תראו כמה מהם מבוססים על מה שנקרא machine learning, בינה מלאכותית, ובעצם מה שווי השוק שלהם. כמובן שהמספרים האלה כבר לא עדכניים אבל זה מראה שוב את החשיבות של קידום המחקר הבסיסי. האפליקציות חשובות אבל אם לא נקדם את המחקר הבסיסי אז גם לא יהיו לנו את האפליקציות המעניינות אחר כך. השקף האחרון מראה מה הייתה תוכנית ות"ת. התוכנית הייתה בהיקף של 150 מיליון שקל. היא החלה לפעול בשנת 2018 - - - מה שמה? תוכנית לעניין בינה מלאכותית? תוכנית לקידום מדעי הנתונים ובינה מלאכותית. ועדת ההיגוי של ות"ת ות"ת תמיד ממנה ועדות היגוי שמורכבות ממומחים מהתחום, במקרה הזה 60%-70% מהמומחים הגיעו באמת מהתחום של בינה מלאכותית כי הוא ייצג את החוזק המחקרי דאז, עשינו שאלונים מאוד מפורטים שמראים בדיוק כמה חוקרים יש בתחום, כמה מהם מתעסקים בתחומי הליבה יותר מ-85% מהזמן, כמה בתחומי מעטפת, כמה תחומים חופפים, כל הדברים האלה.

באתר המל"ג, דוח מפורט בעברית ובאנגלית, 60 עמודים למי שמתעניין. הוועדה עבדה במשך חצי שנה, נפגשה עם הרבה מאוד גורמים, כולל צה"ל ומשרדי ממשלה שונים, ובסוף 2018 ות"ת אישרה את המלצות הוועדה לתוכנית ארבע-שנתית לקידום התחום. התוכנית הזאת עדיין פועלת כי התקצוב של ות"ת ממשיך. יש מענקים שממשיכים יותר זמן וכו'. בגדול, מתוך 150 מיליון שקל, 80% או 120 מיליון שקל תוקצבו להקמה של מרכזי מחקר, מרכזי גג קראנו להם, באוניברסיטאות, כלומר שמאגדים את כל הפעילות במוסד בתחום של מדעי הנתונים. חלק מזה היה במה שנקרא מסלול מואץ. רצינו מהר לתת את ההזרקה של הכסף לתחום כדי למנף אותו. כל מרכז מחקר היה אמור לעמוד בתנאי סף מסוימים, מסה מסוימת של חוקרים עם רמת מצוינות מסוימת כדי לקבל את התקצוב של ות"ת. תמיד אנחנו מבקשים מצ'ינג אז המוסדות נתנו 25% מצ'ינג על התקצוב - - - תודה רבה, אבל יש לי כמה שאלות. לא סיימתי אבל בסדר. אז תסיימי אבל אני גם אשמח שתתייחסי את מתארת תוכנית שהושקה בשנת 2018, חלפו 4 שנים שבה תקצבתם אותה - - - היא עדיין פועלת. אני יודעת שגם בתוכנית הלאומית שמנו דגש גדול על האקדמיה ועל המחקר. אז רציתי לשאול, א', כמה חוקרים יש היום באקדמיה בתחום הבינה המלאכותית. אני כשרה זוכרת שיש אבל לא מספיק, אז קודם כל לשמוע ממך כי התחום הזה נשען ויש גם קושי, אני זוכרת שברגע שמישהו כבר בקיא בתחום הוא עובר לתעשייה. אני לשמוע איך את רואה את הדברים והאם לא נכון שות"ת תוציא תוכנית חמש-שנתית חדשה בנושא הבינה מוכוונת לנושא הזה? תודה על השאלות. קודם כל, התוכנית הושקה ב-2018, אז היה לה מסלול מואץ שתקצב את מרכזי המחקר לארבע שנים על פי עמידה בתנאי סף, כמו שאמרתי fixed sum לכל מרכז. היה גם מסלול תחרותי, הוא הושק שנתיים אחר כך כי לקח להם קצת זמן להכין את ההצעות, לקח זמן לוועדה בין-לאומית לבדוק את ההצעות, אז התוכנית הזאת נמצאת עדיין רק באמצע הדרך. היא מתקצבת את אותם מרכזי המחקר אבל פרויקטים חדשניים במיוחד שממנפים את היתרון היחסי של כל אוניברסיטה ואוניברסיטה, ושם חלוקת התקציב לא הייתה שוויונית. במקביל לזה הפעלנו תוכניות מלגות גם לדוקטורנטים וגם לפוסטים בדיוק בשביל להכין את העתודה המחקרית בתחום. באמת יש זליגה לכיוון התעשייה. יכולת ההשתכרות זה ברור, יכולות המחקר אבל גם כן במקומות כמו גוגל,

הן מאוד מאוד גבוהות וחוקרים יכולים לעשות דה-פקטו מחקר בסיסי במקומות האלה, אז חשוב היה מאד לתחזק את ה- pipelineולהכין את העתודה המחקרית בתחום וגם לדאוג קצת לנושא של התשתית. אז מה עושה ות"ת?

ות"ת ממשיכה את התוכנית הזאת כי היא עדיין פועלת, היא עוד לא הסתיימה ויש ועדת מעקב שבודקת בדיוק מה קורה עם הפרויקטים והמרכזים.

אנחנו ממשיכים את תוכניות המלגות שלנו, כמו שהזכיר זיו קציר. זה חלק מהפעימה הראשונה של תוכנית ה-AI. ג', ות"ת נמצאת עכשיו בתוכנית רב-שנתית חדשה. אנחנו סימנו כתחום דגל שבו אנחנו נשקיע קרוב לחצי מיליארד שקל את נושא הקיימות. במסגרת הזאת יש השקעה באנרגיה, אקלים,

מזון ומגוון ביולוגי, ולהרבה מהדברים האלה יש השקה גם לנושא של AI, לדוגמה חקלאות מדייקת, תחום שאפשר למנף אותו בצורה משמעותית בישראל, תחום שיכול להיות אחד מפרויקטי הדגל של הפעימה השנייה של התוכנית הלאומית לבינה מלאכותית. אז אנחנו שותפים מלאים בתוכנית הלאומית. יש את הרעיון זיו לא הזכיר אותו של moonshot, רעיון של פרויקטים מרחיקי לכת שיקפיצו את ישראל לחזית המחקר וחזית התעשייה בתחום. אנחנו חייבים למצוא את הנישה שבה אנחנו מאוד מיוחדים. לצורך העניין, NLP זה דבר חשוב בעברית לישראל, ברמה של מחקר בסיסי הוא לא חשוב בכלל, צריך להגיד את הדברים כמו שהם. אבל יש כן תחומים, כמו רפואה מותאמת אישית, שאנחנו הולכים להשקיע בה עוד חצי מיליארד שקל, כמו הנושא של חקלאות מדייקת, כמו הנושא של ניטור ימי, כל מיני דברים שבהם אפשר יהיה להשתמש בבינה מלאכותית. אלה כלים שקיימים באקדמיה ואנחנו מעוניינים כמובן לתגבר ולתעדף אותם. תודה רבה.

עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במשרד המשפטים. מאיר באמת רתם את המחלקה הפיסקלית ומשרד המשפטים לפרויקט שהיה ראשוני, יחד עם עו"ד דני חורין במשרד החדשנות, לקדם את כללי האתיקה. כשנכנסתי לתפקיד ראיתי שישראל מדורגת יחסית בתחום הבינה נמוך מאוד בגלל העדר מדיניות ממשלתית וזאת הייתה עבודה מאוד ממושכת, מאוד ארוכה. אשמח לשמוע ממך, מאיר, על התובנות. תציג קצת את המדיניות הזו, איך אתה רואה את הדברים לאור כל השינויים בעולם, לאור כל החקיקה האירופית ולאור האתגרים. כמובן,

אם תרצה להוסיף משהו, עבדת על זה גם קשה. זאת ההזדמנות גם להגיד תודה לכל הצוותים שבזמנו עבדו על זה קשה מאוד.

עובדים קשה. נהדר. שלום לכולם, תודה ליושבת-הראש על הדיון החשוב כאן ועל ההזמנה. אני שמח גם על ההשתתפות הערה של נציגים מכל התחומים הרלוונטיים,

אקדמיה, תעשייה, מגזר השלישי. זה בדיוק השולחן העגול שצריך להתקיים סביב הסוגיות האלה. כפי שציינת, אנחנו כבר למעלה מ-3 שנים עוסקים במשרד המשפטים בכלל המחלקות של ייעוץ וחקיקה בנושא הזה של טכנולוגיה ובראש התחומים שהצבנו לעצמנו זה באמת נושא הבינה המלאכותית, אבל אנחנו משתפים פעולה בעניין הזה עם שורה של גופים בתוך הממשלה, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, רשות החדשנות, משרד האוצר, משרד התחבורה, הרגולטורים הפיננסיים וגורמים נוספים. ממעוף הציפור, אחד התפקידים המרכזיים שלנו, כפי שאנחנו רואים, הוא לסייע לקובעי המדיניות בנוגע לאיזון, שכבר עלה פה בדיון, בין הרצון מצד אחד לעודד טכנולוגיה חדשנית לבין ההגנה על זכויות ואינטרסים ציבוריים. כולנו ערים לשיח שמתנהל כרגע בעולם לגבי האתגרים, הסיכונים והאיומים של הבינה המלאכותית, אבל צריך גם לזכור את ההזדמנויות שהטכנולוגיה הזו מזמנת לנו, ולכן אני חושב שהאתגר יהיה לייצר את האיזון המתאים. העבודה הזו עדיין בתחילתה ואני מניח שעוד נעסוק בה בשנים הקרובות. על קצה המזלג אני ארצה להתייחס לאתגרים שעולים כתוצאה מהשימוש בבינה מלאכותית. בגדול, האתגרים נובעים מהעובדה שהרגולציה בעולם ובמדינת ישראל מסתכלת אל אדם, מכוונת בעצם את כל הפעולות שלה ביחס לאדם, האדם הוא אחראי, איזה תפקידים אני מייעד לאדם, וכשאנחנו מדברים על מכונה, האתגרים יכולים להשתנות. למשל, איך מתמודדים עם אפליה שעלולה להיגרם כתוצאה מהטיה במערכות האלה? האם יש לאדם זכות לדעת שמערכת בינה מלאכותית מקבלת החלטה בעניין שלו? האם צריך לדרוש מעורבות אנושית בפעילות הטכנולוגית? באיזו מידה נדרש שהמערכת תסביר את הנימוקים להחלטה? מי יישא באחריות המשפטית בגין טעות של המערכת? השאלות האלה מורכבות. כנראה אנחנו נצטרך לעשות התאמות או לחשוב על הפרשנות של החקיקה שכבר קיימת, ובחלק אולי נצטרך להידרש לכללים חדשים ממש. בשקף הבא אנחנו רואים מה נעשה בעולם. בעולם אנחנו יודעים שעוסקים באינטנסיביות בניסיונות לקדם רגולציה ואתיקה בתחום הבינה המלאכותית. יש ארגונים בין-לאומיים שעוסקים בזה, כמו ה-OECD, שפרסם עקרונות, שכפי שציינתי, הצענו לאמץ כעקרונות האתיקה בתחום גם בישראל. יש מדינות מובילות שמקדמות יוזמות רגולציה קונקרטיות. יש סקאלה שנעה בין האיחוד האירופי, שממליץ על רגולציה רוחבית נוקשה וכאן ועכשיו, לבין הגישה הבריטית האמריקאית, שנוטה יותר לרגולציה סקטוריאלית ומתפתחת. יש ארגוני תקינה בעולם, כמו ה-ISO ו-NIST שעובדים על פיתוח סטנדרטיזציה ותקנים בתחום הבינה המלאכותית. ומה לגבי ישראל? הגישה שאנחנו הצענו באותו מסמך משותף עם משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה בהובלה שלך בתקופה שכיהנת כשרה נוטה יותר לגישה הבריטית והיא כוללת בין השאר את הרכיבים הבאים:

רגולציה לבינה מלאכותית תיקבע ככלל ברמה הסקטוריאלית. זאת אומרת, לא ברמה רוחבית, או לא בהכרח ברמה רוחבית, אלא ניכנס לתחום הפיננסים, לתחום התחבורה, לתחום הבריאות וכן הלאה, ע"י הרגולטור שרלוונטי ולמול הסיכון הקונקרטי באותו תחום.

כפי שאמרתי, בשונה מהאירופים שמציעים רגולציה רוחבית. הרגולציה תיעשה ככלל באופן שתואם את הרגולציה שמקודמת במדינות המפותחות ובארגונים בין-לאומיים. אנחנו צריכים לזכור שעם כל החדשנות הישראלית ישראל בסוף היא מדינה קטנה עם תעשייה משמעותית ונכונות של האזרחים לאמץ את הטכנולוגיה ואנחנו לא רוצים לייצר חסמים רגולטוריים מקומיים וייחודיים לפני כניסת הטכנולוגיה לישראל. הרגולציה תהיה מותאמת לסיכונים ומבוססת על ניהול סיכונים. יש הבדל בין נטפליקס, שמציעה על בסיס בינה מלאכותית איזה סרטים תקבל ותראה, לבין אבחון רפואי או החלטה לתת אשראי או לא לתת אשראי, וצריך שהרגולציה תבטא את ההבדל הזה. ייעשה שימוש כשאפשר ברגולציה רכה ובכלי רגולציה מתקדמים, וגם ייעשה שימוש בנסייניות רגולטורית, סנדבוקסים, כדי להתמודד עם אי הוודאות והקצב המהיר של הטכנולוגיה. צריך גם לומר שבחצי שנה האחרונה, והזכירה את זה יושבת-הראש, העיסוק ברגולציה של הטכנולוגיה התפתח כמעט כמו הטכנולוגיה עצמה. אנחנו רואים חברות ומדענים מובילים בעולם שמזהירים מפני הסכנות שטמונות בטכנולוגיה, וחלקם אפילו ביקשו לעצור לתקופה מסוימת את הליך הפיתוח כדי לבצע חשיבה משותפת על הרגולציה. הקריאות האלה נופלות על אוזניים קשובות. אפילו בארצות הברית השיח משתנה וגם אנחנו קשובים לכך ואולי לצורך להתאים את המסגרת שהצענו להתפתחויות. נתאר עכשיו כמה מהפעולות שכרגע נעשות בממשלה ברמה רוחבית בהיבטים האלה של רגולציה ומשפט. דבר ראשון שנצטרך לעשות הוא השלמת מסמך מדיניות הרגולציה לתחום הבינה המלאכותית. כבר פרסמנו טיוטה שלו להערות הציבור יחד עם משרד המדע, קיבלנו הרבה מאוד תגובות ענייניות ורציניות מהציבור, גם יש התפתחויות כרגע בעולם, ואת כל אלה נצטרך להטמיע במסגרת המסמך שנביא בפני הממשלה. בסוף זה גם מסמך של מדיניות של שר. גם השר רלוונטי פה כי הממשלה בעצם הסמיכה את השר.

עשינו עבודה משותפת אבל זה באמת היה פרי מדיניות.

ישנו צוות בין-משרדי שבוחן את הצורך בהתאמות ברגולציה הפיננסית לפעילות בינה מלאכותית. עו"ד אמיר וסרמן מרשות ני"ע יתייחס לכך. בייעוץ וחקיקה פועל צוות שבוחן את התאמת כללי המשפט המנהלי לשימושים בבינה מלאכותית ע"י הממשלה. גם העולם הזה יכול להיות שיהיה מושפע מהתחום הזה. לאחרונה יצא הצוות בסקר למיפוי היישומים של בינה מלאכותית במשרדי הממשלה ואנחנו מתחילים לקבל תוצאות ולנתח אותן. אחרי שסקרנו את מה שנעשה, וכאן אני אסיים, נסתכל קדימה ונתבונן במה צריך לעשות. אני יכול להגיד כמי שנותן ייעוץ משפטי למשרדים שהבינה מלאכותית מתחילה להשפיע על העיסוק שלהם. אנחנו רואים את זה יותר ויותר. אני יכול גם לומר בצורה די בטוחה שנדרש להעמיד את ההיבטים הרגולטוריים והמשפטים של בינה מלאכותית במקום גבוה מאוד בסדרי עדיפויות, גם כדי להגן על הציבור מפני סכנות מסוימות אבל גם כדי להבטיח שהציבור ייהנה מהיתרונות של הטכנולוגיה. אני אמנה כמה עקרונות ופעולות שלדעתי חשוב לנקוט. דבר ראשון, שיתוף פעולה ממשלתי. בדוח המלצנו על הסדרה סקטוריאלית אבל גם הדגשנו, ואני חוזר ומדגיש גם כאן, חייב להיות שיתוף פעולה ממשלתי. קודם כל זה יאפשר ללמוד מהניסיון של המשרדים, ודבר שני, ואולי חשוב מזה, שלא ייווצרו פערים משפטיים או רגולטוריים בין המשרדים. זה לא הגיוני שהציבור יקבל הגנה חלקית כשמדובר בשירות נפוץ שמשפיע על חיי הפרט, נניח בנקאות, ולקבל הגנה משמעותית יותר כשמדובר בשירות שפחות משפיע, נניח הכוונת תנועה. מי ינהל את זה? יהיה גורם מרכזי שינהל את ההתאמה הזו? אחת מההמלצות בנושא הזה אולי גם יש שינוי לעומת ההצעה המקורית יש חשיבה על זה שיהיה מוקד ידע ממשלתי שיעשה את הסנכרון הכולל הזה, לצד ההמלצה שעדיין הרגולציה תובל ברמה הסקטוריאלית. תובנה יסודית נוספת, ואני חושב שהיא ברורה לכל היושבים כאן, היא שאמון הציבור בטכנולוגיה עובר דרך משפט ורגולציה. הדיון הציבורי ממש כתבות משבוע לשבוע רווי בשיח על איומי הבינה המלאכותית, כשלאחרונה אפילו מדברים על איומים קיומיים. אני לא מזלזל חלילה באיומים האלה ואני חושב שלכולנו, מגזר ציבורי ועסקי, יש אחריות להקשיב ולחשוב איך מתמודדים עמם, אבל לצד זאת יש לא מעט שימושים שיכולים לשפר את חיי האזרח, אם בבריאות, בתחבורה, או בשירות הציבורי. אם הציבור ישמע רק על האיומים הקיומיים בלי לשמוע על דרכי ההתמודדות איתם, הוא ייטה לא לאמץ את השימושים הפשוטים. בינה מלאכותית זקוקה בסופו של דבר לאמון האנושי. אמון כזה מתגבש בין היתר מתוך ידיעה שהדין והרגולציה מגנים על הציבור. כולנו מפקידים את כספנו בבנק מתוך אמון במערכת הבנקאית, אמון שנבנה על בסיס הפיקוח של המדינה על המערכת. אנחנו חייבים לייצר אמון כזה במערכות בינה מלאכותית בטוחות שיכולות לשפר את חיי האזרח. נקודה נוספת שעלתה פה אנחנו חייבים ליצור תשתית משפטית ורגולטורית לשגשוג הטכנולוגיה בתחומים של הדאטה והנסייניות. מדינת ישראל צריכה תשתית משפטית מסודרת לשיתוף בדאטה, כפי שלמשל היום האירופאים מקדמים בדברי חקיקה שאפתניים שמבקשים להנגיש דאטה ולהגביר את התחרות עליו. הדאטה הוא הבסיס לכל הפעילות של הטכנולוגיה הזו, כפי שנאמר כאן. דבר נוסף, אנחנו חייבים לעודד את התרבות הנסיינית באמצעות יצירת סביבות ניסוי שיאפשרו פיילוטים מבחינת הטכנולוגיה. יש כבר ניסיון היום בממשלה שנצבר במשרד התחבורה עם הרכב האוטונומי וברשות החדשנות. זו צריכה להיות תרבות מפותחת יותר בקרב משרדי הממשלה ויש להם את הכלים לעשות כן. גם אנחנו במשרד המשפטים מגויסים לסייע. נקודה אחרונה, שבעצם משקפת את מה שקורה פה בחדר נדרש שיח משותף עם המגזר העסקי והאקדמיה. בינה מלאכותית היא שם רחב לשימושים שייתכן שעדיין לא ידועים לנו. את צ'ט GPT לא הכרנו, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, כשעסקנו בדוח. השוק תמיד יקדים אותנו בלדעת מה בקנה ומה מתפתח. אני לא ארחיב על סוגיית הכשרת כוח האדם במדינה, אבל זה בוודאי קריטי שעובדי מדינה יזכו לאוריינות טכנולוגית ושנגייס יותר אנשי טכנולוגיה, אבל עד שזה יקרה, וגם אחרי שזה יקרה, אנחנו חייבים להתמיד בשיח המשולש של אקדמיה, מגזר עסקי ומגזר ציבורי. שיח כזה יאפשר לנו לחשוף אותנו למגמות והתפתחויות, עשוי לתת למגזר העסקי יותר רצון לשתף פעולה עם הממשלה ולהגיע לפתרונות יצירתיים יחד.

תודה רבה, מאיר, ושוב תודה על העבודה המשותפת שעשינו. יש לי כמה שאלות בנושא. המסמך המקצועי היה מסמך נלווה למסמך מדיניות שאני פרסמתי, טיוטה לשימוע, בנושא "עקרונות מדיניות רגולציה ואתיקה בבינה מלאכותית". המסמך הזה פורסם ב-30 באוקטובר, אתם מוזמנים להיכנס לאתרי משרד החדשנות או משרד המשפטים, ויש שם את כל החומר, מסמך מתודולוגיה ממש מרשים שנערך. בזמנו התפיסה שאני אימצתי הייתה של חדשנות אחראית, של רגולציה רכה, אלה המונחים שבהם השתמשנו. דיברנו על כך שאין מקום לחוק בינה מלאכותית כמו שכרגע מחוקקים באירופה והלכנו יותר על האמצע של בין הגישה המאוד ליברלית בארצות הברית לבין הגישה היותר נוקשה באירופה. בסופו של יום שר המדע הנוכחי יהיה זה שיפרסם את המדיניות הסופית, הנוספת, וכאן השאלה שלי אליכם, כמובן כגורמי מקצוע, ההחלטה תהיה בסופו של דבר של השר

האם באמת יש דברים שגרמו לכם לשנות את החשיבה מאז שפורסמה טיוטת המדיניות מטעמי באוקטובר? דבר שני, אני רוצה להבין איפה עומדים דברים מסוימים שהותנעו, כי לפני 8 חודשים קבענו שתתחיל עבודה על כלי לניהול סיכונים, קבענו שיהיה מוקד ידע בנושא הזה שיפעל במשרד החדשנות בנושא הכללים, ואם אינני טועה, מאיר ודני, גם צוות רגולטורים שייעץ, שיהיה מוקד ידע ותיאום ממשלתי שיעסוק בריכוז ותיאום סוגיות ההסדרה של בינה מלאכותית וגם פורום רגולטורים ושיתוף הציבור בנושא הזה. רציתי לשאול איפה הסטטוס של הדברים האלה שיצאו לדרך. בעבודה המשותפת של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ביחד עם ייעוץ וחקיקה, עם המחלקה הכלכלית, גובש אותו מסמך שמאיר הציג, גם את האתגרים שעמדו בפני הצוות שעבד על המסמך וגם את מדיניות הרגולציה שמדברת לא על איזשהו חוק רוחבי אלא על מתן הכלים לרגולטורים הספציפיים לפעול בתחומיהם. המסמך כלל עוד כמה נדבכים, אחד מהם הוא אותם עקרונות אתיים כפי שגובשו ע"י הצוות ועל ידך כשכיהנת כשרה בהקשר הזה, והוא כלל גם היבטים נוספים שצריך לפעול במסגרת הממשלתית, גם הקמת פורום שונים, גם הקמת מוקד ידע ותהליכים נוספים, שלגבי חלקם דיבר מאיר והם מפורטים בהרחבה במסמך. אחרי שהמסמך הזה פורסם כטיוטה להערות הציבור ביצענו ביחד עם משרד המשפטים עוד שורה של פעולות. קיימנו הליך די משמעותי של שיתוף ציבור שכלל גם מפגשים באקדמיה, גם אירוע של שולחנות עגולים שהגיעו אליו עשרות גורמים רלוונטיים מהתעשייה, ממשרדי עורכי דין רלוונטיים, מהאקדמיה, מהמגזר השלישי ומעוד שורה של מקומות. ביצענו עוד מפגשים והצגנו את טיוטת הדוח בפורומים נוספים. קיבלנו שורה משמעותית של הערות ביחס לדברים,

כפי שנאמר, ההתפתחויות שקרו מאז בהיבטים הטכנולוגיים, גם הן דברים שנלקחו מבחינתנו בחשבון. בתקופה האחרונה, אחרי שהשלמנו את אותו מהלך של חשיפת טיוטת הדוח להערות הציבור, קיימנו גם מפגשים פנימיים של הצוות שעבד על המסמך במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ובמשרד המשפטים, אנשי המחלקה הכלכלית, שמענו חלק מהמעירים, גורמים שהעבירו הערות בכתב ביחס לדברים, והצענו להם לקיים מפגשים יותר משמעותיים כדי להעמיק וללבן את הדברים, מתוך הבנה ששיתוף הציבור בהקשרים האלה הוא מאוד מאוד חשוב. במסגרת הזאת התחלנו מבחינתנו לעשות עבודה על עדכון המסמך לכדי מסמך סופי, שאני מקווה שיוגש לשר ממש בשבועות הקרובים, כשבחלק מהמלצות שיש לנו הכוונה היא באמת לבצע שינויים כאלה ואחרים. אני לא חושב שבהכרח באופן משמעותי, בהמלצה העיקרית אולי, אבל חלק מהדברים בהחלט היו דברים שלמדנו וחשבנו ואנחנו כרגע מלבנים כדי לשקול איזה שינויים נדרשים במסמך. לגבי הדברים האחרים, לגבי כלי ניהול סיכונים, צוות רגולטורים, מוקד ידע, איפה עומדים הדברים? במסגרת הזאת של הכלי לניהול סיכונים עדיין אין כלי לניהול סיכונים, זה חלק מההמלצות שיש בטיוטה. אנחנו כן ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה גם בעולם בהקשרים האלה ואני חושב - - - לא, זה קצת יותר מההמלצות לדעתי, כי במסמך שאני כתבתי אני קבעתי: זה הכללים ועכשיו אנחנו מורים ומנחים ומתחילים את הפעולות הללו. זה נכון שבמסמך שפורסם בסוף כטיוטה להערות הציבור - - - זה היה לשימוע, נכון. אז בעצם רק כשהוא יהיה מחייב תתחיל העבודה על הקמת כלי הניהול.

אם אני לא טועה, מבחינת ההנחיה האדמיניסטרטיבית לצוותים, אמרנו להתחיל לעבוד כבר על כלי ניהול סיכונים,

במקביל לעבודה על גיבוש המוסמך והטעמת ההערות, המשרד גם כן עוקב אחרי מה שמתקדם בעולם בהקשרים האלה, כי גם הכלים לניהול סיכונים שקיימים בעולם עדיין בתהליכי בנייה בהקשרים האלה. גם לעניין מוקד הידע, זה פחות במסגרת שלי, אולי אנשי המשרד יידעו לפרט יותר, אבל יש איזשהו מהלך מול הגורמים הממשלתיים כדי להקים את אותו מוקד יידע במשרד שיוכל לבצע גם את הפעולות הנוספות שיוקצו בהקשר הזה.

תודה רבה. אני רק רוצה לומר שמאוד חשוב להוביל ולקדם את הנושא הזה. לטובת המאזינים, כלי לניהול סיכונים, כמו שלמדתי מאנשי המקצוע במשרד, זה בעצם סוג של רגולציה יותר קלה אל מול התעשייה שמסייעת לחברות, לתעשייה, כשהן נתקלות בשאלות שנוגעות לבינה מתי הן נכנסות לאזורים שדורשים יותר שקיפות, הסברתיות, אחריותיות ועוד, וזה כלי שהוא נפוץ ואליו הולכות הרבה מאוד מדינות, אבל אני חושבת שלאור ההאצה המאוד גדולה ולאור הזמן שחלף כדאי מאוד לתת גז על הדברים החשובים האלה. הכוונה היא להשאיר לזירה השיפוטית את הפיתוח של הכללים בתחום הזה על הדברים הבסיסים?

איך אתם מצפים מבית המשפט לנהוג בתביעות נזיקיות שיתחיל להיות מוגשות?

אני רק אעכב אותך כי פרופ' אורנה ברי נמצאת בזום. פרופ' אורנה ברי, היום בכירה מאוד בגוגל

הייתה מדענית ראשית הרבה מאוד שנים, פורצת דרך בתעשייה הישראלית ואישה מעוררת השראה. אני חושבת שמה שהיא רצתה להגיד לכולם

אבל אנחנו כמובן נשמע אותה. לצערי, עקב תקלה טכנית איינו מצליחים לשמוע אותה אך נשמע אותה בדיון הבא. הייתי רוצה לעבור לדובר האחרון מטעם הממשלה. עו"ד אמיר וסרמן, היועץ המשפטי של רשות ניירות ערך. נשמח לשמוע אותך כדוגמה איך התפיסה הזאת שיותר תחומי פעילות מסוימים בבינה מלאכותית עוסקים באתגרי הבינה המלאכותית ובכלל איך מה אתה חושב שכדאי שנדע ונבין ומהי העשייה שלכם